אני פותחת את הישיבה.

הגידול והייצור. אני מכריזה לפרוטוקול על רביזיה על הפרק הקודם כדי שזה יהיה בשליטתי. היועצת המשפטית, אנא תני לנו סקירה לעניין הגידול והייצור ונתחיל לקרוא את הסעיפים.